אנחנו עוברים לסעיף השלישי בסדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 257). ממשלה,

מציג? בבקשה. יש פה שני תיקונים שנוגעים לחובת הדיווח והתיעוד של קבוצות רב לאומיות. מטרתם של שני הדברים האלה היא להתאים את

כמה חברות ישראליות בעקבות החקיקה יצטרכו לעשות את הדיווח? זה רק לחברות ישראליות? ישראליות.

על כל הפעילות שלה בעולם ותמורת זה לקבל מידע על כל מה שקורה בחו"ל. אתה יודע בכמה חברות מדובר? אין לנו נתונים מדויקים.

מה שקורה שהקבוצה מלמעלה, קבוצת האם האולטימטיבית מעבירה דוח למדינה שלה והמדינה מעבירה את הדוח הזה לכל המדינות בעולם. כדי למנוע מקלטי מס?

יש את קבוצת האם שאתה מדבר עליה. כמה מתחתיה צריך להיות במינימום?

באיזו חברה אנחנו נמצאים אם אנחנו מקדמים את החוק ומסיימים עם זה? יכול להיות שבסוף נהיה רק 30 מתוך מאה ארבעים ומשהו מדינות.

אתה אומר שיש 92 מדינות שהביעו הסכמה וכ-50 שלא הביעו הסכמה. אותן 50 מדינות יהיו אוטומטית ברשימה שחורה?

מה זו יחידה

זה מוסד קבע. כדי שנוכל לקבל מידע לגבי כלל הישות אנחנו צריכים

יכול להיות שזה אמור להיות דוחות כספיים,

ואז צריך להגדיר מה הם כללי חשבונאות מקובלים. "קבוצה רב-לאומית" קבוצה המורכבת משתי ישויות או יותר אשר מתקיימים לגביהן שני אלה: אחת מהן לפחות היא תושבת חוץ, ישות אחת מהן

(ב)נישום כאמור בסעיף קטן (א)(1)

חייב להמציא לפקיד השומה, לפי דרישתו - את כל המסמכים והנתונים הנוגעים לעסקה הבין- לאומית או לצד לעסקה שהוא תושב זר או לכל

אני אבדוק.

תחול על פקיד השומה חובת הראיה אם קבע קביעות

אתם צריכים לעשות עבודת חקר נגדית בשביל להוכיח.

ובמידה והוא לא מסכים אתם הולכים לבית המשפט.

דיווח ישות-אם85ג.(א) בסעיף זה, "ישות-אם סופית" חבר בני אדם המחזיק,

5 מיליארד, שזה פער עצום מאוד. התייחסנו לזה בניסוח, וגם ה-OECD עצמו מנסה ליישר קו כדי לראות איך עושים שזה ייצור את האחידות. יש סמכות לקבוע סכום נמוך

נתן המנהל אישור כאמור, תהיה הישות החייבת בדיווח פטורה מחובת הדיווח כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שהמנהל קיבל דוח כאמור. הקבוצה הרב-לאומית בוחרת מי מגיש את השומה, ואז זה אמור להיות מקובל על כל המדינות,

כן, ואז זה יעבור אלינו. מנהל רשות בישראל יכול

בדיון הבא נרצה לקבל קצת זום אאוט כדי להבין כמה מדינות משתתפות בתוך הקבוצה הזאת של שיתוף הפעולה, כמה מדינות כבר יישמו את החקיקה ומבצעות את זה הלכה למעשה. אנחנו רוצים להבין כמה חברות יש בישראל שייכנסו תחת החקיקה הזאת ויצטרכו לתת את הדיווחים. אנחנו גם נרצה להבין איך זה ישפיע על הכנסות המדינה, הכנסות ממסים, כשאנחנו מבינים שזאת תהיה הערכה מאוד מאוד גסה. יש גם את העניין של משרד המשפטים שביקש לחזור עם תשובה לגבי חילופי המידע.

חילופי המידע בין המדינות. מתי אתם רוצים להביא את התקנות? אחרי שנעביר את החוק. אנחנו נועלים את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:50.